בוקר טוב לכולם, אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, היום ה-1 ביוני 2022. אני רק מציינת שהיום בקלנדר הבינלאומי זה היום הבינלאומי לזכויות הילד. גם האו"ם הכריז על זה וגם בהרבה מקומות בעולם חוגגים את זה. אולי במדינה מציינים את זה בתאריך אחר או שלא מציינים את זה, אני לא יודעת, אבל ראיתי לנכון להגיד שביום כזה אנחנו מאחלים שכל הילדים, גם בארץ וגם בעולם, יחיו חיים טובים, בטוחים, יקבלו את ההשכלה שמגיעה להם ויחיו בחיק משפחה תומכת ומעשירה. לצערי הרב זה לא מצבם של הרבה הרבה ילדים, אנחנו יודעים שהרבה ילדים במדינה חיים מתחת לקו העוני, עם כל התסמינים שבאים עם זה. אני מאוד מקווה שיום אחד הילדים יהיו הדאגה העיקרית, לא רק של המשפחה שלהם אלא גם של הרשויות ושל המדינה. אני לא אכנס לפרטי פרטים ולא אגיד מה קורה עם החינוך של הילדים הקטנים ואני לא אדבר על רווחתם, אבל בוא נקווה. אנחנו היום בהיערכות ליישום חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 18 הוראת שעה), התשפ"ב-2021. זאת הצעת חוק שבזמנו הגשתי וקידמתי עם חבריי, חבר הכנסת איימן עודה וחבר הכנסת עופר כסיף. היו לנו כמה דיונים בוועדה וכמה פגישות עם משרד הרווחה והביטחון החברתי. ענת, את רוצה לפרט? קודם כל, החוק קובע איזשהו הסדר שמחייב עם מתן צו הגנה, להפנות את האדם שכלפיו הוצא צו ההגנה, שתינתן חוות דעת של עובד סוציאלי מעריך ומגייס ואז יבדקו את המקום הפנוי ואת האפשרות לשלב אותו במסגרת טיפולית מתאימה. החוק נקבע להוראת שעה לחמש שנים, כאשר כניסה לתוקף אמורה להיות חצי שנה מיום אישורו, שזה ב-15 בדצמבר וזה בעצם מעמיד אותנו, עכשיו אנחנו בחלוף חצי שנה. יש אפשרות להאריך את תקופת הוראת השעה בעוד תקופות ויש גם אפשרות לדחות את כניסת החוק בתוקף, בצו, באישור הוועדה שלנו. הכוונה לדעת האם נערכו? כי בזמנו דובר על גיוס גדול של עובדים סוציאליים שצריך לגייס. האם אתם מוכנים לזה? אני אגיד רק כמה משפטים לפני שאני פונה לנציגות המשרד. אני חושבת שהצעת החוק הזאת היא גם פורצת דרך. שנים רבות התקדמנו בהגנה ובביטחונם גם של ילדים וגם של נשים שסבלו מאלימות. אם יש שינוי בשיח שצריך להתחולל זה גם איך אנחנו עוזרים לגברים שהם בעצמם אלימים, עוזרים להם לצאת מהמעגל הזה? איך מונעים התדרדרות - של גברים וגם נשים במקרים מסוימים של אנשים שמבצעים אלימות כלפי אחרים? הניסיון, מזה שנים, אני זוכרת את החוק שעבר, שמאפשר או נותן לשופט את האפשרות,

שופט רשאי לשלוח מישהו לטיפול. שנים חיכינו שהעניין יחלחל בתוך בתי המשפט ויותר ויותר שופטים ישתמשו בסמכות הזאת וכן יעבירו אנשים שנגדם הוצא צו הגנה לטיפול, לצערי זה לא קורה כמו שצריך ולכן באה הצעת החוק הזאת כדי לחייב. בזמנו, משרד הרווחה אמר שזה מחייב התכוננות, זה מחייב הכשרת צוותים, זה מחייב הקמת צוותים שיהיו מומחים לבדיקת מוכנות לטיפול וגם יעבדו לצד בתי המשפט. עם האוצר היו בעיות תקציביות, פתרנו הכול, הבאנו תקציב, אומנם זה לא תקציב המקסימלי הראוי אבל זה משהו שאפשר להתחיל אתו. היו לכם משימות, כולל הכנות להכשרות, איתור ואיוש הצוותים ואנחנו נרצה לשמוע כי זה אמור להיות תוך 20 יום, כלומר, החוק אמור להיכנס אוטוטו. אני הבנתי שהגברת איריס פלורנטין לא מגיעה היום.

גברתי היושבת-ראש, איריס פלורנטין נקראה לדיון דחוף ולכן אני מחליפה אותה בדיון הזה. בבקשה, גברתי, אני רוצה לשמוע, האם אתם מוכנים? בפנינו משימה מאוד מאתגרת, כמו שהגדרת,

כי יש לנו מעט מאוד זמן ומדובר במהלך שהוא מהלך היסטורי, הוא מהלך רציני, הוא מצריך היערכות בשני אופנים. דיברנו פה על העובד הסוציאלי המעריך ואנחנו מדברים על כוח אדם שבעצם מבצע את המשימה בכניסה. אנחנו גם מדברים על היערכות כללית של שירותי הרווחה, לא רק של שירותי הרווחה אלא של מוסדות טיפול שיצטרכו לתת גם מענים בהמשך טיפול. אנחנו כרגע נתייחס לשלב הראשון של ההיערכות שלנו. היום אני יכולה לעדכן שהגענו להסכמות עם השלטון המקומי גם על המודל הטיפולי וגם על הפריסה. אנחנו מדברים על 13 מרכזים, מיקום המרכזים נקבע בהתאם לנתונים שקיבלנו מהנהלת בתי המשפט ובתיאום אתם. אנחנו מדברים על 30 תקנים.

אני אגיד שאנחנו מדברים על תקציב שהוא תקציב מאתגר ולכן אנחנו גם מתאימים את עצמנו למסגרת הקיימת כדי לעשות את העבודה כמו שצריך. התקנים ירדו לשטח במהלך שבוע,

עד שבוע מעכשיו אני נזהרת במילותיי כי אני יודעת שזה לוקח לנו עכשיו שבוע להוריד את התקנים אנחנו מדברים על 30 תקנים. במקביל נעשית היערכות משמעותית להכשיר את הצוותים האלה. כשאת אומרת יורדת לשטח זה אומר שעוד לא אוישה, עוד לא פרסמו שיש תקנים כאלה כדי לאייש אותם? כן, הקצאת התקנים תהיה תוך שבוע מהיום, במהלך שבוע מהיום תהיה הקצאת תקנים. האישור שהגיע אלינו מהאוצר גברתי היושבת-ראש, אני רק רוצה לציין שאנחנו מדברים פה על תהליך מול האוצר לקבל תקנים ב-100% משרה. זה נובע מכך שאנחנו מדברים על מרכזים אזוריים ולא מרכזים עירוניים ולכן לא ניתן לשלם את זה במצ'ינג עירוני. כלומר, כל התקנים ירדו ב-100% משרה וזה משהו שלקח לא מעט זמן בתהליך מול האוצר וזה הושג. כן, אבל הושג באיחור. זה אומר שהחוק לא יתחיל לפעול, לפי מה שאני מבינה. אנחנו בתהליך מול השר, הגשת בקשה להארכה בחודשיים לצורך יישום התוכנית. אני לא מבינה, מתי חשבתם להגיש את הבקשה לוועדה? הרי אי אפשר להאריך בלי אישור של הוועדה ואוטוטו אנחנו מתחילים בהחלת החוק. גם רצוי שהחוק לא ייכנס לתוקף לפני - ההארכה צריכה להיות לפני כניסה לתוקף. היועצת המשפטית של משרד הרווחה נמצאת אתנו בזום, אם אתם רוצים להתעדכן בנושא הזה, זה אפשרי. למה אני לא מעודכנת מבעוד מועד שאתם מתקשים להתכונן לקראת המועד הסופי? אתם יודעים שכדי לעצור את החלת החוק, אתם צריכים לפנות לקבל אישור מהוועדה, זה קשור גם ללו"ז של הוועדה, לא רק שלכם. אתם לא פונים ואתם לא מעדכנים, זה מאוד מוזר. זה בטיפול. מה זאת אומרת בטיפול? זה אומר 13 מרכזים שצריכים לקום. אני לא מבינה מה זה אומר מבחינת מרכז? כי בסופו של דבר זה תקן של עובד סוציאלי מעריך. וזה אומר שעוד לא אוישו התקנים והאנשים עוד לא עברו שום הכשרה. לקראת מה אני צריכה להתכונן, בקשה שדורשת כמה זמן? היושבת-ראש, יש דברים שהם לא בהכרח בשליטתנו. לפני האישור של האוצר לתקנים של 100% משרה אי אפשר להוריד תקנים, אז אנחנו פועלים בהתאם למה שאנחנו יכולים אבל עושים את זה הכי טוב שאנחנו יכולים. אבל אתם יודעים שהמקסימום שלכם זה עוד חודשיים? אנחנו רואים את האתגר שעומד בפנינו, עושים כל מאמץ. כשאתם אומרים 13 מרכזים, למה הכוונה? מה יהיה במרכז הזה? במרכז הזה יישבו עובדים סוציאליים מעריכים.

לא בהכרח, יכול להיות גם יותר, תלוי בגודל המרכז.

אנחנו פועלים לפי הנתונים שהתקבלו מהנהלת בתי המשפט. אני לא קיבלתי דיווח איפה יקומו 13 המרכזים האלה. אנחנו נעביר את זה לוועדה יחד עם ההורדה של התקנים. אין לך פה?

כי יש מספר יחידות שעדיין במחלוקת וצריך לדייק את זה מולן. אני מבקש לשמוע את היועצת המשפטית של המשרד. אני אומרת לכם, זה מקומם מאוד ששבועיים לפני החלת החוק אני צריכה לשמוע שאתם עדיין תקועים בלהשיג את התקנים מהאוצר ועוד לא סוכם על 13 המרכזים. כלומר, אתם לא מוכנים. פשוט מאוד, אתם עדיין בשלב הכי ראשוני בהכנה להחלת החוק. והחודשיים שתבקשו אותם, אם נאשר אותם, הם לא יספיקו. אם שישה חודשים לא הספיקו, גם החודשיים האלה לא יספיקו. אני רוצה לשמוע, נאמר לי שאתם בקשר עם השר כדי שיוציא צו ויבקש מהוועדה לאשר אותו לדחיית החלת החוק. זה המצב? שלום, אני שלהבת, מהייעוץ המשפטי של המשרד. אנחנו אכן בבחינה מול השר להגיש בקשה לארכה של חודשיים מאחר ואנחנו בשלבים אחרונים לקראת יישום החוק, כפי שאמרה מריה. אין לי הרבה מה להוסיף על הדברים שלה מבחינה מקצועית, מבחינת ההיערכות ליישום, מבחינת התקנים, גיבוש המתווה ליחידות אבחון אזוריות. כפי שהיא אמרה, אנחנו גם בתקציב מאתגר וגם בתקופה קצרה שהחוק עבר - - - סליחה, לא מקובל עליי לומר את הסיבות שאת מציינת. אתם ידעתם בדיוק מול מה אתם עומדים, ידעתם איזה תקציב יש לכם, האוצר אישר את התקציב הזה. אם הביורוקרטיה באוצר גרמה לקושי, היה ראוי לנסות להיעזר בוועדה שחוקקה את החוק, לפנות, להביא את האוצר לפה לשאול אותו שאלות. אתם פשוט מאוד שישה חודשים נתתם לי להרגיש שהכול מתקתק ואתם הולכים לקראת החלה. אם לא הייתי יוזמת את הדיון הזה, מה היה קורה? יום לפני החלת החוק הייתי מקבלת בקשה להאריך? חשוב לי להגיד, שהצוותים המקצועיים, נעשתה כאן עבודה רציפה לאורך כל הדרך להיערכות ליישום ולגבש את המתווה הנכון יחד עם השלטון המקומי. לא הייתה איזה תקיעות בתהליך והדברים האלה אכן לוקחים זמן ואנחנו מאיצים אותם מאוד. חצי שנה היא באמת תקופה מורכבת ליישם גם בשיח מול הנהלת בתי המשפט, איך נכון יהיה ליישם את זה, איך יעבוד הקשר מול יחידות האבחון האלה. אני רק יכולה לקוות שהבקשה הזאת תגיע בהקדם לאישור הוועדה וליושבת ראש הוועדה. שוב, אנחנו בוחנים כרגע, ממש בימים אלה, את הבקשה עם השר - - - אתם מבינים שהחלת החוק לא תידחה כל עוד אני לא מאשרת את הבקשה?

זה לא עניין להניח את זה על שולחני יום לפני.

אני לא עובדת על כפתורים, אתם תיקחו שישה חודשים להתכונן, תביאו את זה יום לפני ואני אצטרך לאשר. זה לא הולך ככה. לפחות אצלי זה לא עובד ככה. אם יש ביורוקרטיה במשרדים הממשלתיים, אפשר לעשות סחבת גם

ואז תהיו מול מצב שהחוק יחול. אני מכבדת שיתוף פעולה והידברות אבל להשאיר אותי לרגע האחרון, לבוא ולהפיל פצצה כזאת ולצפות שברגע האחרון אני צריכה לאשר, עם כל הכבוד, זה לא עובד ככה. תודה לך. רק שתדעו, אל תניחו את זה אצלי יומיים לפני כי אני אזרוק את זה מכל המדרגות, עם כל הכבוד. אני רוצה לשמוע את נציגת מרכז השלטון המקומי, גברת תמי ברששת, מנהלת אגף רווחה וקהילה, בבקשה. בוקר טוב גברתי, אנחנו ישבנו עם נציגי המשרד, המתווה הראשוני שהוצע לא התאים לנו, למחלקות. אפשר לדעת מתי ישבתם אתם? אין לי את התאריך אבל אני חושבת שלפני חודש וחצי, חודשיים. ואז הוחלט על מתווה אחר של מרכזים אזוריים צמודים לבתי משפט, במקומות שיש ריכוז של בתי משפט. נעשית בדיקה, יש כבר את המקומות, נקבעו איפה יהיו המרכזים, אני חושבת שאפילו ראיתי את הרשימה. צריך להכשיר אנשי צוות. אנחנו ראינו לנכון שהצוות הזה צריך להיות צוות מקצועי. לא יכול להיות יחידה של 10% במחלקה כזאת או מחלקה אחרת, אלא חשוב שיהיו צוותים, חשוב שלאנשים יהיה צוות שיוכלו להיעזר אחד בשני ולגבות אחד את השני. אנחנו כרשויות רואות את עצמנו כיחידות טיפוליות ולכן ביקשנו את ההפרדה בין יחידות האבחון ליחידות הטיפול. זה היה המוטו והרציונל שהנחה אותנו, להתעקש על זה שזה יהיה מרכזים אזוריים. מפה אנחנו מחכים להקצאת התקנים ולהכשרה של הצוותים. מהשטח אני יודעת שיש קושי רב בלגייס אנשים, עובדות ועובדים סוציאליים ויש מחסור אדיר. עד כמה שאני זוכרת, יש כ-1,000 תקנים לא מאוישים. אני מאמינה שדווקא את התחום הזה יהיה יותר קל לאייש. הקושי הוא בעיקר בעובדים סוציאליים, עו"ס משפחה. את העובדים האלה יהיה יותר קל לגייס כי זה בדרך כלל יהיו עובדים מיומנים שיש להם כבר ניסיון בטיפול באלימות ועברו את ההכשרה הבסיסית של מניעת אלימות במשפחה. אז אני מאמינה שבמקרה הזה יהיה יותר קל לגייס. מהניסיון שלך, כמה זמן את מעריכה שתצטרכו כדי לגייס אנשים לתפקידים? בממוצע. לתפקידים האלה יהיה יותר קל לגייס מאשר עו"ס משפחה. אני מאמינה שבמהלך החודשיים הקרובים יצליחו לגייס. תודה לך. הנהלת בתי המשפט, עו"ד שירי לנג, בבקשה גברתי. אני מעוניינת לדעת איך אתם ערוכים? בוקר טוב לכולם, ההיערכות בצד של בתי המשפט היא פחות מורכבת מטבע הדברים. מיד עם פרסום החוק ברשומות, אנחנו כמובן עדכנו את כל שופטי המשפחה בתיקון והסברנו להם מה התהליך החדש. התקיים שיח של אנשי חטיבת תפעול ומזכירויות שלנו מול גורמי הרווחה כדי לראות איך יוצרים את הקשר הזה, כאשר בית משפט בעצם מפנה לקבלת חוות דעת, אז מי איש הקשר ברווחה שאליו יש לפנות כדי לקבל את חוות הדעת. התקיים איזשהו שיח, אני מניחה שהוא יושלם ממש בימים הקרובים. שוב, בגדול מבחינתנו - - - אתם מוכנים.

הצוותים או המרכזים שדיברו עליהם, יישבו בתוך בתי המשפט?

יישבו צמוד ליחידות הטיפוליות שמחולקות לשירותים חברתיים. צמוד ליחידות טיפוליות? הם לא יישבו בתוך בתי המשפט, הם יישבו במקומות ברשויות המקומיות או צמוד למרכזים למניעת אלימות או למחלקות לשירותים חברתיים. מה ידוע לכם על רשימת המרכזים? אם זה ליד בתי משפט, זה אומר, לפחות חיפה, נצרת, נתניה, תל אביב, מה? קודם כל,

אנחנו נעביר את הרשימה לוועדה בקרוב,

רשמתי בפניי שאתם לא ערוכים להחלת החוק, לצערי הרב, למרות שידעתם שהלו"ז הוא שישה חודשים, ידעתם שהתקציב קיים. זה נשמע לי מאוד תמוה ולא מקובל עליי. אני לא יודעת מה הייתם עושים אם לא הייתי מזמנת את הישיבה הזאת. נראה לי שהייתם מגיעים ברגע האחרון, יום לפני החלת החוק ואז מבקשים אישור. אני לא חושבת שזאת התנהלות מתאימה או מכבדת לוועדה. אני הייתי מצפה שיהיה קשר יותר פתוח, במיוחד כשאתם יודעים שדווקא אי אפשר לדחות את החלת החוק רק בצו אלא צריך אישור בתוך הוועדה. הוועדה צריכה להיות משוכנעת שעשיתם כל מאמץ כדי לא להגיע לבקשת דחייה. בינתיים אני לא מרגישה את זה. לכן אני מבקשת, תוך שבוע ימים, ממש שבוע ימים, אני רוצה דיווח מפורט איפה אתם עומדים מבחינת הורדת התקנים לשטח, רשימת המרכזים שהחלטתם עליהם, מתי אתם חושבים להתחיל לאייש. אני רוצה דיווח כתוב, מנומק, לפני שאני מקבלת את הצו של השר לידיים שלי, אני רוצה לדעת איפה אתם עומדים בדיוק. שתבינו, אם תהיה הארכה לפי מה שאני מרגישה עכשיו, אני לא יודעת אם אני הולכת לאשר היא תהיה לחודשיים מקסימום, אין את כל הזמן שבעולם. אני רוצה שתצביעו איפה יש עדיין בעייתיות כדי שאשתכנע שאני צריכה להסתכל על בקשת הדחייה. אחכה לדיווח הזה עד ליום רביעי הבא מקסימום. תודה לכולם, אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:32.